שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המשנה של ועדת החינוך, התרבות והספורט לתקציבי הספורט. היום ז' בסיון התשפ"ב, 06 ביוני 2022.

תקצוב התאחדות הספורט המוטורי בישראל. אנחנו עורכים דיון ראשון בנושא חשוב להרבה מאוד אנשים במדינת ישראל.

צריך להבין שבסוף כשרן יוחאי זכתה במדליית כסף באליפות אירופה, זה כבוד למדינת ישראל והדגל שלנו התנוסס שם. כשאנחנו מסתכלים על ההכנות האולימפיות,

אני מודה לך על הזימון ועל העלאת הנושא לסדר היום. זה נושא מאוד חשוב לדעתנו. אנחנו במשרד הספורט רואים בענף הזה כמשהו שהולך לצמוח, זה קיים ככה גם בכל העולם,

הענף הזה מתפתח והוא לא נמצא כעת במקום

אנחנו צריכים למצוא את הדרך הזאת כדי שזה לא ייהפך למכשול. ה-FIM זה התורה הבינלאומית, אנחנו עובדים על פיה.

להבין, אתה מדבר על תקנות. מדובר בתקנות במשרד שלכם שצריכות להגיע לפה כדי לאשר אותן? יש 14 תקנות שאושרו.

אם הכרת את המשפטנית ורד דשא, היא הייתה מסבירה לך שבנושא של ספורט, חוק הספורט של הפדרציה גובר על התקנות והחוקים של המדינה. זה מה

דרך אגב,

אנחנו מוזמנים לסמינרים ומקבלים עדכונים ומידע. יש את ההתאחדות המקבילה

וכשאנחנו באים ליחידה לספורט הישגי אומרים לנו שאנחנו לא בתוך הכנות אולימפיות אז אי אפשר לספר לנו את השירות הזה. הדבר האחרון הוא תמיכה כלכלית. הספורט הזה הוא אחד ענפי הספורט הכי יקרים שיש. אם תשמע את העלויות שרן יוחאי מוציאה על התחרות באירופה,

זה בנוגע להכנות

כשאנחנו באים עם מספר, גם אם זה לא 4-5, וטיעונים נכונים, יותר קשה לזרוק אותך מהשולחן. זו ההצעה שלי, אתם

הרגולציה היא בעצם על התחרויות, באיזה גיל מתחילים להתחרות, באיזה נפח ובאיזה גיל מותר להתחרות באיזו קטגוריה. זה לא רלוונטי לאימונים. אני מבין שפה יש לנו חוק ויש לנו תקנות.

ברגע שמבקשים ממך ייעוד קרקע שהוא או לספורט או לתיירות, זה בדרך כלל - - - אם זה היה ספורט מילא, אבל זה ספורט מוטורי. זה לא יתכן, זה לא קורה. השטחים האלה יקרים ליד

יש לי עוד פירוט בפנים. על ההכנות האולימפיות דיברנו, על רשות המיסים דיברנו בהקשר של בעיית המס והבעיה שנובעת מההגדרה הזאת שמאפשרת רישום של כלי אחד לספורטאי לשנה. אין אפשרות למאמנים או בתי ספר לרכיבה לרשום עליהם

ואז אני עובר על החוק, אבל אין לי ברירה. איפה הוא רוכב? ביער אילנות, אין לי מקום אחר. גם כשאני רוכב אתו ביער אילנות או - - - מה האופציה של ילד בגיל ארבע לרכב במדינת ישראל?

בגלל

עוד פעם.

מיליון שקלים בשנה?

לצערי בארץ אי אפשר, אז נאלצים רוב הזמן להיות בחו"ל. כמו שניב אמר, אנחנו מוגבלים מאוד גם בנסיעות לחו"ל כי

תומר גואטה, בבקשה. רוכבי פנאי הם לא בהכרח רוצים להיות תחרותיים, לא כולם. אני רוצה לזרוק אחר הצהריים לסל, אז אני הולך למגרש הקרוב במרכז פיס וזורק לסל. אם אני רוצה לרכב, אני לא יכול, אין לי איפה. מה נעשה עם כל הילדים האלה? כולם חייבים להיות בפסגה העולמית?

אנחנו מעבירים תקציב בחודשים הקרובים, צריך להיות הרבה יותר כסף לספורט הישראלי. אם אנחנו מסתכלים על זה, כל שקל שנשקיע בילד היום בספורט, אנחנו נחסוך בעוד 20 שנים את עשרת השקלים במשרד הבריאות, ברווחה וכן הלאה.

אל תגידו את המשפט הזה אף פעם, תגידו שכן

אריאל אלקין, וגם לו מגיע את הכבוד. הוא אמנם בקארטינג ולא באופנועים, אבל אני מזכיר שרוב הנהגים המקצועיים בעולם - - - אז בוא אני אגיד לך, כהכנה לפה ראיתי בנטפליקס דוקו בריטי על המילטון. ראיתי איך הוא התחיל ומה אבא שלו השקיע. הוא משכן את הבית שלו ואת הבית של דודה שלו. הוא התחיל

אני בטוח שכל אחד כאן שמע את השמות האלה.

אנחנו כבר נעשה את הכל. אנחנו לא מבקשים הרבה, רק תנו לנו להיות חוקיים. תנו לנו את האפשרות לפעול כחוק. תודה רבה. עמרי פוקס, בבקשה. יש הרבה אנשים שרוצים לדבר, בבקשה להיות זריזים לנקודה ולא לחזור על דברים שהיו כי שמענו אותם.

יש מגרשים פנויים שאפשר לעשות בהם אימונים. אנחנו לא מדברים על נסיעות,

דברים הכי בסיסיים שיש לילדים שלא מגיעים למהירויות. לא נותנים לנו. יש שלושה

אני עושה ארעי כמו שהחבר'ה פה אומרים. זה עולה לי המון כסף ואני עובד כבר ארבע שנים על הקמת מסלול קבוע. אני לא רוצה להגיד לך באיזה קשיים אני נתקל. גיא אמר

למה המדינה לא מכבדת אותנו? עופר דיבר על אלון דאי ששלוש פעמים רצוף זכה באליפות אירופה. אני אגיד לך משהו. במדינה שלנו, בעיקר בספורט, אם אתה נחמד אז נחמדים

בקשה למשרד הספורט להעברת בעלות ואז אם אישרו לך אתה יכול ללכת ולקחת את האופנוע.

יעשה את הפרוצדורה הזאת? זה בגלל לא הגיוני לדרוש ממישהו למכור משהו בכזאת פרוצדורה. רק משרד הספורט בסוף יקבל את הבקשה עם חתימות עורכי הדין,

אנחנו לא רוצים להיות עבריינים, צריך להסדיר את הנושא הזה.

עוד מעט גם אני עבריין שיושב עם עבריינים. זה לא נורמלי הדבר הזה. יש מעל אלף צמיגים בגג של ספורט מוטורי שהם החליטו שהם לא מוכנים למכור כי הם לא רוצים להיות הרשות שאוכפת את נושא

גם בווינגייט זה מאוד קשה ואני לא יודע איך רוצים לגייס יזמים לתחום. ניצן, תיקחי את הטלפון של איתי, אני אדבר אתו אחר כך אישית. אני

את אותו כלי בדיוק שאחד עולה 40,000 ואחד עולה 80,000 כי אחד עם רישיון תחרותי שמותר לו לנוע רק במסלול ולהתחרות והשני עם רישוי שמותר לו לנוע בכל

הורידו את הרישוי האפור בגלל הפרוצדורה, בגלל שאין לאינדורו מסלול לאימונים ולא רוצים לייצר עוד

זה הספורט היחיד שאינו מונגש.

ובעצם המוסדות שנמצאים מולם לא מצליחים לייצר עבורם שום ספורט.

הזה אבסורדי. יבואנים גוררים את הרגליים שלהם כי הפרוצדורה מסובכת, כי הבירוקרטיה גדולה עליהם. הם לא כמו בכל העולם, תומכים, מפרסמים ושמים כסף כי זה לא משתלם

הכנו את הכל וביום שהמסלול היה מוכן ניגשו אליי מהעירייה, ביטלו את כל האישורים ואמרו לי לגשת איתם לבית משפט. אני עושה את זה מאוד בקצרה.

מעבר לכל הכספים ששפכתי על המסלול, יש עכשיו את ההוצאות המשפטיות על זה.

צריך לאפשר לילדים בגיל ארבע להתאמן ולהיות חוקיים ולא להתחיל בגיל שמונה את הנושא הזה. התאמת הנפחים, תסביר את הנושא בבקשה. הנפחים היום לא מותאמים לדרישות של ה-FIM.